שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת בנושא: הצעת חוק תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת